אני מבקש, כמה אנחנו?

אנחנו רוצים רביזיה על הכול.

אני רוצה לעשות איתכם עסקה. אז תגיד לנו מה אתה רוצה, ונשמע.

לא, את זה לא.

אני מבקש שהחשב הכללי - - - אני יכול לדבר בוועדה הזאת משהו? את התחבורה אנחנו לא מעבירים, לא מעבירים.